נפתח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. היום ה-17 בדצמבר 2018, ט' בטבת התשע"ט. הנושא הוא: הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון ניכוי הכנסות להורה